שלום לכולם. אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכלכלה של הכנסת. 4 בינואר 2021, כ' בטבת תשפ"א. הצעת תקנות התעבורה (תיקון מס' ), התשפ"א-2021, לעניין טכוגרף דיגיטלי. תזכורת קצרה ממני. עצרנו את הדיון לאחר שהיו כמה הערות, ביקשנו השלמות לגבי פקודת התעבורה לאור דבריה של נציגת משטרת ישראל, משטרת התנועה.

תני לנו רקע פחות או יותר ונעבור לנציגי משרד התחבורה. בדיון הקודם שהתקיים ביום 28 בדצמבר נזכיר שהתקנות הוקראו, לא התקיימה עליהן עדיין הצבעה, והיו שני נושאים שמשרד התחבורה התבקש לבחון אותם. אחד הוא נושא התחולה, בעצם הייתה הסכמה גורפת בעניין הזה, שכל רכב שיירשם לראשונה לאחר יום התחילה יהיה מחויב בהתקנת טכוגרף דיגיטלי. אין כוונה לחייב כל רכב שכבר נוסע פעיל בישראל להתקין טכוגרף דיגיטלי. התקנות מאפשרות עבודה בשני מסלולים, גם טכוגרף דיגיטלי וגם טכוגרף אנלוגי, אבל כמו שציינתי, רכב שיירשם לראשונה מיום התחילה יחויב בהתקנת טכוגרף דיגיטלי. נושא נוסף היה לבקשת נציגת משטרת ישראל, עורכת הדין ענבל, שציינה שהייתה הסכמה עם משרד התחבורה ועם משרד המשפטים להוסיף הוראה הקובעת חזקה פלילית כך שנוהג ברכב המסרב לדרישת שוטר להציג את נתוני הטכוגרף, יראו בו כמי שעבר את העבירה לפי תקנה 168 לתקנות, שזה שעות העבודה המותרות. גם הסעיף הזה מונח בפני חברי הוועדה בנוסח המתוקן, בעמוד 9. יש גם את פסקה (ג3): סירב נוהג ברכב לדרישת שוטר לפי תקנת משנה (ג1), יראו אותו כמי שעבר עבירה לפי תקנה 168 לתקנות. הדבר דרש גם התאמה בסעיף (ג1) ברישה, כך שאחרי "בעלי הרכב" ייווספו המילים "או הנוהג" כי זה או בעל הרכב או מי שנהג ברכב, הוא יהיה מחויב להציג את הנתונים של הטכוגרף. התיקונים באדום זה נוסח בלבד.

התיקונים האדומים כבר הוקראו בדיון הקודם. והצהוב, אנחנו צריכים להצביע על זה. הצהוב, אלה למעשה הדברים החדשים. התיקון לפני כן לגבי פרק הזמן שחלה חובה לשמור את הדיסקות, הוועדה כבר הכריעה בעניין הזה ודרשו שפרק הזמן לטכוגרף דיגיטלי ואנלוגי יהיה זהה, דהיינו 365 ימים מיום שבו נמסרו לו. פרוצדורה. נקריא את התיקונים? אפשר להקריא. יש עוד תיקון אחד להגדרה "מנוחה". משרד התחבורה ביקש להסיר מילים שבהגדרה הוקראו בדיון הקודם. אני מציעה שעורכת הדין סיגלית ברקאי תציג את העניין. סיגלתי ברקאי, ייעוץ משפטי, משרד התחבורה. לגבי הגדרת "מנוחה", אנחנו לאחר התייעצות עם משרד המשפטים סבורים שאין מקום, הנוסח של מה שהוקרא בדיון הקודם עשוי מעט לבלבל כי יש בו חזרה. מה הוקרא בדיון הקודם? הנוסח הקודם היה: פרק זמן שאינו במהלך שעות העבודה, אינו זמן נהיגה ואינו - - - איזה סעיף? סעיף ההגדרות בדף הראשון. בעמוד הראשון יש הגדרה "מנוחה". במסגרת ההוראות שעוגנו מכוח האמנה הבין-לאומית לגבי נהיגה בין-לאומית, יש התייחסות למונח "מנוחה" כי יש פה חובה לשעות מנוחה מסוימות על פי התקנות. בהגדרה "מנוחה" הוצע בדיון הקודם שההגדרה תהיה: פרק זמן שאינו במהלך שעות העבודה, אינו זמן נהיגה ואינו הפסקה. אני יכול לשאול שאלת ינוקא? אם יש לי הגדרה ספציפית להפסקה, למה אני צריך לחדד שאינו זמן הפסקה? ברגע שיש לי בהגדרות מושג מנוחה, יש לי בהגדרות מושג אני סתם מכניס את עצמי לכאב הראש שלכם,

המשפטנים יש בהגדרה מנוחה ויש הפסקה, ואם אני כרגע מתייחס בחקיקה למנוחה, זה ודאי לא הפסקה.

יש מקרים שבהם אתה מכליל הגדרה מסוימת בתוך הגדרה אחרת.

יכולים להיות מקרים שבהם זה ייכלל. העניין הוא שבהגדרה "הפסקה" כתוב במפורש שזה פרק זמן במהלך שעות העבודה שאינו זמן נהיגה, ואילו ב"מנוחה" מדובר פה על פרק זמן שהוא לא במהלך שעות העבודה. אנחנו בהחלט חושבים שדי לסיים את ההגדרה במילה "עבודה", פרק זמן שאינו במהלך שעות העבודה ואין צורך לחזק את זה באמירה שאינו זמן נהיגה ואינו הפסקה. את רוצה להקריא את התיקונים? בבקשה. תפני אותנו לעמוד, לסעיף. סעיף 1 בהגדרת "מנוחה", כמו שהוקרא כרגע. ההגדרה תהיה: "מנוחה" פרק זמן שאינו במהלך שעות העבודה. 364ד2. בסעיף 2 של התיקון,

יוסף (ג) וייכתב: "אחריה יבוא: "(א1) על אף האמור בתקנת משנה (א), לא יירשם לראשונה, לאחר יום תחילת תקנות התעבורה (תיקון מס' ), התשפ"א-2020" זה יהיה 2021. זה יהיה 21', כן. "רכב מהסוג המפורט בתקנה האמורה, אלא אם כן הותקן בו טכוגרף דיגיטלי"". זה לעניין ההתקנה ברישום לראשונה. הכוונה היא ליום תחילתן של התקנות האלה שכרגע הוועדה מאשרת, אני אזכיר שמועד תחילתן תלוי במועד אישור האמנה על ידי הממשלה.

יותר מזה. כניסת ההצטרפות של המדינה לאמנה לתוקף. החלטת הממשלה תהיה ביום מסוים ואז אנחנו נגיש את הבקשה, על זה יתווספו עוד 180 יום שהאו"ם אמור לדון ולהחליט האם הוא מאשר שנצטרף. זאת אומרת שלפחות יעבור פרק זמן של חצי שנה אם אנחנו מבינים נכון עד שהתקנות האלה ייכנסו לתוקף.

את יודעת שבעידן הכנסת הנוכחית, אם הייתי עוד יו"ר ועדה, הייתי אומר לך כשראש הממשלה יאשר את האמנה ויחליט להתכבד, שיבוא ויבלבל לנו במוח, אבל אנחנו מפרגנים לממשלה שהיא רוצה לעשות דברים טובים, או מעודדים אותה לעשות דברים טובים. בטח. אנחנו לא יכולים להצטרף לאמנה בלי ההסדר. רק תראו דוגמה. פה אנחנו לא מגבירים את התחלואה ואנחנו פוזיטיביים. תארו לכם ועדות שיש בידן החלטה ואני אומר את זה בצער איזו אחריות, איזה כתפיים יש להם, איך הם לוקחים אחריות לקבל החלטות כאלה שאחר כך, לא רוצה לומר מה קורה בבתי חולים ואיך מפנים אותם. בבקשה. תיקון (ג3)? לפני (ג3). בפסקה (4), למעשה, במקום 180 יום יהיה 365 יום. פה שינינו.

ב-(ג1) המינוח יהיה: "בעל הרכב או הנוהג יציגו את יומני הנסיעה וכן את המידע הקיים בטכוגרף לפי דרישתו של שוטר, פקח כהגדרתו בתקנה 587ה, או קצין בטיחות כהגדרתו בתקנה 579 לגבי רכב שנמצא בפיקוחו," ב-(ג3) יתווסף: "סירב נוהג ברכב לדרישת שוטר לפי תקנת משנה (ג1), יראו אותו כמי שעבר עבירה לפי תקנה 168 לתקנות." כמו שנהוג בשיכרות. לא אותה חזקה אבל קביעת חזקה בדומה למה שקבוע בשיכרות.

יש עוד שינויים?

נפתח את הנושא לדיון. חברי הכנסת, לפני שנפנה לאורחים שלנו, או שנפנה לאורחים קודם?

ששי, בבקשה. תודה רבה, אדוני. אנחנו בשבוע שעבר עשינו דיון מאוד ארוך ומפורט, פירטנו בדיוק מהו הטכוגרף הדיגיטלי, את החשיבות שלו, את חשיבות שעות הנהיגה של הנהגים, את הסבירות הגבוהה שהוא יכול להפחית לנו בתאונות הדרכים, בטח תאונות הדרכים הקטלניות, ודיברנו על זה שישראל עם כל זה שהיא אימפריית הייטק היא מאוד נחשלת בהטמעת הטכנולוגיות. חשוב מאוד שישראל תתחיל להטמיע טכנולוגיות מצילות חיים בעיקר ברכבים הכבדים,

ראוי שתתחיל בטכוגרף. אני צריך לבדוק אם בועז טופורובסקי מסכים. אתה מסכים, אדוני?

התחלנו טוב היום. הוא יושב-ראש ועדת המשנה לבטיחות בדרכים.

צריך לשבת גם. נכון מאוד שממשלת ישראל תתחיל דווקא בטכוגרף הדיגיטלי כמכשיר ראשון שיחלץ אותנו ויוביל אותנו לטובת הקדמה. יחד עם זאת, אני מזכיר וזה הכי חשוב לי כאן. נהגי סופרבוס, הם מאוגדים אצלכם?

חלקם, אבל הארגון היציג זה כח לעובדים. בטח אתה מתכוון למה שהיה בבית שמש. בכלל. כל השנה הזו הם נעים באי נוחות.

אבל מה אכפת לי. על הדרך יש לי פריבילגיה להציב גם נושאים שלא קשורים כרגע. אני אשתדל לא להגיב לזה. יש לי הרבה מה להגיד בעניין הזה, אני מעדיף לא להגיב.

נחזור לענייננו. אני מזכיר לחברי הוועדה ולך היושב-ראש.

אני מודה לך על הנחישות ועל קיום הדיון, זה ממש ראוי להערכה ולא ברור מאליו, אבל אני מזכיר שדנו גם בחשיבות של אופן ההטמעה קיום ההדרכות, לכבד את הענף, לכבד את הנהגים, לא לזרוק את זה ככה ברכב, אחרי כן תהיה גם בעיה עם האכיפה.

אבל אמרנו שנצטרך לייחד דיון מיוחד על כל הסוגיה הזו של הענף, לא נעמיס על תקנה 168 או על האמנה את כל החוליים של הענף הזה.

אין ספק שצריך לקיים דיון עומק בנושא הזה, רציני, במיוחד שהוא מרכיב לא קטן בתאונות הדרכים הקטלניות ועם הפצועים. זה מחייב דיון מיוחד ממש מעמיק.

אני אשמח מאוד על זה, אדוני. אני חושב שזה בהחלט חשוב, אבל אני רק אציין שוב בראשי פרקים. עלה הנושא של האכיפה, שזה אני מבין הוסדר בתקנה ובפקודות. תקנה 168, שצריך לייצר לה הבהרות, שם אני בטוח יהיו הרבה גורמים שיפעילו הרבה כוחות. פה אני ממליץ להקים ועדה, אדוני, בראשות משרד התחבורה, יחד עם ארגון הנהגים, יחד עם נציגי מפעילים וכל מי שרלוונטי, כדי שתכין לך עבודת רקע ותוכל להגיש לך משהו קצת יותר לעוס, שיהיה יותר קל. הם יושבים לימינך. אנחנו קוראים במעמד הזה למשרד התחבורה, שר התחבורה, לקחת את הנושא הזה ולהכין את כל מה שצריך כדי להביא לתיקון המצב. מייד לאחר הדיון אנחנו אכן מתכוונים להמשיך ולקדם תיקון לתקנה 168. על כל המשתמע. על כל המשתמע.

אני מעלה את הנושא של הדרכות לטכוגרף הדיגיטלי.

משטרת ישראל, עשו מהומה בדיון הקודם, בואו נשמע אם הם מרוצים הפעם.

בוקר טוב לכולם. את נשמעת מפויסת היום? מפויסת, תודה לאל. כנראה לא הדגשנו את זה בדיון הקודם, אבל באמת חשוב למשטרת ישראל ההכנסה והקידום של הטכוגרף הדיגיטלי לארץ. מדובר באמת בכלי שאנחנו באמצעותו נוכל לפקח בקלות וביעילות על משך העבודה של ציבור הנהגים בישראל. חשוב לי עוד להדגיש שבהחלט כל הדרישות של המשטרה לגבי תיקון התקנות הוטמעו כדבעי בנוסח שמונח כעת בפני הוועדה להצבעה. הדבר היחידי שאנחנו רק נבקש לחדד, לגבי התחולה של החוק. אנחנו באמת נבקש שהחוק ייכנס בעוד כשנה, כחצי שנה, מה שמשרד התחבורה יגיד, כדי שחס וחלילה לא ייווצר מצב שהחוק ייכנס לתוקף ומחר ציבור הנהגים ירצה להתחכם ויכניס טכוגרף דיגיטלי לשימוש, יתקין אותם בכלי הרכב בישראל ואז למעשה ייווצר מצב אבסורדי שגם הטכוגרף שיהיה, לא יהיה מאושר על ידי משרד התחבורה וגם אנחנו - - - זה משהו מאוד חשוב לשים לב לגבי התחולה של החוק. מעבר לזה, אנחנו מאחלים דרך צלחה ותודה רבה. תודה רבה גם לכם שהצפתם את הנושא. אומנם חטפתם קצת בכנף,

אנחנו הרווחנו מזה והציבור הרוויח מזה. יש לי שאלה שלא קשורה לנושא. אתם שייכים למשטרת התנועה? נכון. לכיש זה משהו כלל-ארצי או מתוחם בקווים גיאוגרפיים? זה מרחב. לכיש זה מרחב. מרחב בעייתי. למה? כי מוצאים אותם גם במרחבים אחרים. אם יש בעיה של ניוד תקנים אני מהרהר בקול, סתם. תאמיני לי, אם לא הייתה מסכה, הוא היה מחייך. תעשו מיון קצת, תשפרו את ההון האנושי גם כן,

זו הזדמנות שלי להתחשבן שם עם מישהו.

תודה לכם. דוד נאסה, בוקר אור. אותו שוטר התחרט שבכלל נפגש איתי. הוא חוטף את זה במנות, ממח"ש כל דיון הוא חוטף את זה. יש כאלה שצריכים. בוקר טוב, אדוני. אני רוצה להעלות כמה עובדות, אדוני, שהוועדה תיקח בחשבון. שמי דודי, אני הנציג של יצרן הטכוגרפים הגדול בעולם בין היתר ואני רוצה לציין שממש בקרוב כבר לא יהיה ניתן להשיג טכוגרפים אנלוגיים, ומדינת ישראל צריכה לקחת את זה בחשבון. זה עולם הולך ונעלם, הייצור. הדבר השני, המשאיות שנדרשות להגיע למדינת ישראל הן משאיות מהמתקדמות ביותר, מה שבעצם יוצר בעיה למשאיות לדבר עם טכנולוגיה אנלוגית, זה לא משהו שהוא ניתן, מייצר הרבה תקלות בתהליך העברת המידע. הדבר האחרון שהוועדה צריכה לקחת בחשבון, הטכוגרף הוא אחד המכשירים שבסופו של דבר התפקיד שלו הוא בעצם לייצר ולאפשר תחרות הוגנת בין כל חברות ההסעות, המשתמשים, כדי שכולם יעבדו בצורה אחידה. אין ספק שיש לזה תועלות נוספות. אין ספק שיש לזה הרבה תועלות, מעבר לאכיפה. בסך הכול, אני חושב שמדינת ישראל תעשה קפיצת מדרגה ותהיה במקום הראוי לה. ולכן אתה מודה לוועדת הכלכלה שהיא קידמה את זה.

מאוד.

רבה לך, אדוני.

יום טוב שיהיה לך. דוד כוכבא, מנכ"ל מועצת המובילים והמסיעים. כמו בפעם הקודמת, אנחנו תמימי דעים עם משטרת ישראל לגבי החובה קודם כול לטפל בנוסח התקנה מכיוון שטכוגרף דיגיטלי בתקנה כמו שהיא כתובה היום ייצור חיכוך מיותר בין נהגים, בעלי חברות ומשטרת ישראל מכיוון שהתקנה היום מאוד מאוד לא ברורה. היו בג"צים בעניין, לא צריך לחזור על זה. אם הוועדה יכולה פרוצדורלית להתנות את כניסת התקנה של התקנת טכוגרף דיגיטלי בכך שיישבו ויסכמו את נושא תקנה 168, אנחנו תומכים בזה כמובן ואפילו תומכים נלהבים.

לתיקון תקנה 168 הייתי מצרף אמירה משמעותית של הוועדה שתדרוש ממדינת ישראל לקדם אזורי חנייה ומנוחה. פה מדברים על עצירה לצורך מנוחה. ידוע לכולם, אין אזור חנייה אחד במדינה, אני לא יודע אפילו איך אנחנו מסוגלים לקיים חצי שעת מנוחה על כל ארבע שעות עבודה. ברור שהקצב של תכנון ובנייה של אזורי חנייה, הוא לא הולך בהלימה עם כניסת טכוגרף שהוא הליך מהיר הרבה יותר, אבל אמירה משמעותית של הוועדה תוכל לעזור לנו לדחוף ולקדם את הנושא הזה.

אני מבין שפחות או יותר הזמנים יתכנסו עד שהממשלה ועד שהתיקון יגיע.

לא בטוח. עינת סגל, מנהלת אגף הרכב, משרד התחבורה. אין ספק שצריך לקדם את תקנה 168 מורכב מאוד, אני כבר אומרת. החיים מורכבים.

אנחנו לא נבהלים ממורכבויות. זה מאתגר, בוא נגיד. מאוד מאתגר בגלל הכוחות בשוק וההשפעות בעצם על כולם. ממתי עשינו חשבון? אם יש משהו טוב ונכון שצריך לעשות, צריך להביא אותו. אנחנו לא חוששים, לא פוחדים. נכון, אבל אני אומרת שאסור להתנות את הנושא של קידום הטכוגרף הדיגיטלי.

לעשות במקביל כן. את יכולה לבקש לא להתנות.

מותר לי.

מבקשת לא להתנות. אתם המשפטנים רגישים לניואנסים. את מבקשת. אני לא רוצה להתנות אבל אני רוצה לשמוע שאכן זה מתכנס פחות או יותר ללוחות זמנים שהם סבירים. זה יכול להתכנס. שלא נמצא שאחרי 20 שנה אומרת לנו משטרת התנועה שהיא אוכפת לפי 14 שעות בגלל שיש בעיה כזו וכזו. קודם כול, זה יכול להתכנס וגם תלוי באיזו רמה יהיה התיקון. זה יכול אפילו להשיג אם זה יהיה ברמה פחות מורכבת, אבל בהחלט אפשר לעשות את זה במקביל ורצוי לעשות את זה במקביל. הכול או לא כלום זה לא תוכנית עבודה אצלי.

גם אם זה חלקי ומתקדם ומתכתב עם המציאות, נתקדם.

אדוני היושב-ראש, אמירה משמעותית לגבי אזורי חנייה, הייתי מבקש שזה יבוא - - - תודה. שמעתי אותך. לגבי אזורי חנייה אני רק מזכירה שזה גם תלוי בתקציב.

יש דברים שאני לא אוהב לשמוע בוועדה. אני נותן לכם טיפים כי פה מנומסים. בוועדות אחרות היו צורחים עלייך עכשיו, במיוחד אם זה אגף התקציבים ובחור צעיר ואומר תקציב. אני רק אומרת בגלל המצב שאנחנו נמצאים בו. אין ספק.

וזה אני אומר גם כדי שתשמע אותי משטרת ישראל וגם לכל משרדי הממשלה הביקורת לא תהיה קטלנית וקשה אם נדע שקודם כול משרדי הממשלה עשו,

יש להם תוכניות, דרשו את זה. קודם כול אני רוצה לדעת אם בכלל זה מפריע לכם, אם אתם מודעים לכך שצריך.

זה התפקיד שלי כמפקח על עבודת הממשלה - - מודעים ועושים. - - לדעת אם בכלל למשרד יש נייר עבודה, תוכנית עבודה, ואנחנו נבקש זאת. נבקש מהמשרד שיגיש לנו - - תוכנית עבודה בעניין. - - תוכנית עבודה לסוגיית מפרצים כבר לא מדברים על עצירת שול, אבל לפחות לשעות מנוחה, שאנחנו דורשים אותן בחוק.

ואזורי התרעננות. מזל שיש כביש 6, קיבלנו שניים. תודה. ד"ר משה בקר,

אני חושב שצריך לנתק את כל השאלה של כל ההתניות שקשורות ועולות כרגע לדיון בוועדה, בין שזה בניית מקומות מנוחה לכלי רכב כבדים, נהגים וכך הלאה, ובין כל ההקשר, עניין של פעילות האכיפה כדי לבדוק מהירות, לבדוק שעות מנוחה וכך הלאה. צריך לנתק את זה לחלוטין מול הפרט הטכני של החלפת מכונת כתיבה טכנית שמדפיסים איתה כפי שעשינו לפני 50 שנה, עם המדפסת שהיום אנחנו משתמשים בה, הקלידים שאנחנו משתמשים. מדינת ישראל, כמדינה של סטרטאפ, כמדינה של טכנולוגיה מתקדמת ואני מייצג כאן את הנהלת ITS ישראל, מערכות תבוניות לתחבורה עוברת, מתחילה לדון במה שנקרא ADAS, Advanced Driver Assistance Systems, מערכות עזר לנהג ברכב, כשאנחנו רואים היום כלי רכב שנכנסים ופעילים ברמות מאוד מאוד מתקדמות. אנחנו הולכים לדבר על הרכב האוטונומי, הכול אלקטרוני. יש שני ביטויים, V2V ו-V2X. V2V זה תקשורת בין כלי הרכב, V2X זה תקשורת בין כלי הרכב ובין כל מערכות הבקרה שמסביב.

העולם עובר לכל הדברים האלה. אין שום סיבה שאנחנו בנושא הזה של בקרת הפעילות והמהירות של רכב באמצעות הטכוגרף נישאר עם טכנולוגיה של לפני 50 שנה. אף אחד לא ביקש.

גבי בן הרוש. בוקר טוב, אדוני היושב-ראש. אני אומר גבי בן הרוש, אני נזכר ביהושע פרץ מהנמל,

זה מחמאה? איך אתה מקבל את זה? יש גבי בן הרוש אחד בארצות הברית, שהוא לא עושה לי כבוד,

לא, אני לקחתי את זה ליו"ר ועד חזק.

אדוני היושב-ראש,

כל הכבוד לך על הרצף של הדיונים, אני רק מצטער שיש בחירות ולא היינו יכולים לקדם את יתר הדברים בוועדה. כמו שנאמר, זה לא ברור מאליו. אבל, אני שומע את הדוברים ואני שומע את ד"ר בקר. הדרך לגיהנום, היא רצופה כוונות טובות. למה אני מתכוון? יופי, הבאנו את הטכנולוגיה. הטכוגרף חי וקיים ונושם. איך אני מיישם אותו? הוא מאותת לנהג לעצור, איפה אני עוצר? התקנה מדברת על מעבר בין מדינות, בין-לאומי בכלל, אבל בוא נגיד, אני רוצה, לא מתנגד מצטרף לכולם, בואו נכניס את הטכוגרף. הנתונים, מה שיש היום למשטרה זה הדיסקט היומי של הנהג. בטכוגרף הזה שאנחנו מדברים עליו זה דיסקט מחשב בתוך המשאית ובתוך האוטובוס, זאת אומרת אי אפשר לעקוב אחרי הנהג. בדיון הקודם,

אמר מישהו שיש נהגי אוטובוס שעובדים משמרת א', ועוברים לחברה אחרת לעבוד במשמרת שנייה. איך אפשר לפקח על זה? איך אפשר לדעת? דיברנו על זה בדיון הקודם. אפשר לשלוף גם את המידע והמידע הוא שמי. אדוני, א', יש פה בעיה. וגברתי, עינת, אמרת שאי אפשר להתנות את זה, מה זאת אומרת אי אפשר להתנות? התקנה עצמה היום היא לא ברורה. המשטרה ובתי המשפט, אנחנו יום-יום שם.

התקנה לא ברורה, ואתם מבטיחים במשרד התחבורה. אני מלווה אתכם כמעט 20 שנה. בכל דיון בוועדת הכלכלה אתם אומרים שאתם תבואו עם תיקון התקנה. איפה אנחנו חיים? מצדי, אתם יודעים מה? שיקבעו שש שעות עבודה, אבל תקבעו. אי אפשר ככה להתעלל בציבור. אנשים קמים לפרנסתם בארבע לפנות בוקר אם זה להסיע נוסעים וילדים או להסיע מטענים אנחנו לא רוצים להיות עבריינים. צודק. אנחנו לא רוצים להפליל את הנהגים ואת מנהלי החברות, אבל התקנה, שתהיה ברורה,

אנחנו נדרוש זאת ונעקוב שזה מתבצע.

תם פרומוביץ', כח לעובד. אני לא סתם שואל, יש ארגוני עובדים שחיים מצרות של אחרים. שלום, אדוני. שלום, שלום. שמעתי את הערתך. אני לא חי מצרות של אחרים.

זו אמירה. אתה יודע מה ההגדרה של עורך דין? אני לא עורך דין. לא, לקחת את זה אישית. אז אני אומר לך, אתה יודע מה ההגדרה של עורך דין? תפתח אבן שושן שלי: מתפרנס מצרות של אחרים. בבקשה, אדוני. האדם שמימינך, הוא בסך הכול מייצג ארגון אחד מבין שלושה ארגונים בענף התחבורה. לא ברור איזה מעמד מיוחד יש לו. אין לו מעמד מיוחד. אם רצית, גם אתה יכולת להגיע. אני לא רוצה להישמע מגן, אבל הבחור שלא הכרתי אותו לפני כן, זה שכיוונת אליו הוא פשוט לקח את הנושא הזה כי חשוב לו העובדים שמאוגדים אצלו, הכין עבודה שאפילו משרד התחבורה מתגאה בה. הרגשתי לא נוח בדיון הקודם, שלכאורה הוא כמעט לקח את הבמה למשרד התחבורה, אבל רק לברך אותו על כך. בבקשה, אדוני.

העניין הוא כזה, כבודו. אפשר לפקח על הנהגים ולהמשיך ולהחמיר ונאמר לפניי על ידי מר בן הרוש הפיקוח עצמו זה טוב ויפה, זה רק צד אחד. התקנה עצמה בפועל כאן בארץ, לא הבין-לאומית, עדיין נתונה לפרשנות וזה לא עניין תיאורטי. יש חברות שאנחנו נתקלים מולן שמחזיקות חוות דעת משפטית שאומרת שאת ההפסקות אפשר לפרק. בית הדין ב-2016 אני יודע שאתה תקטע אותי אם אני אתחיל לצטט יותר מדי אבל בית הדין אומר בפירוש, ההפסקה נועדה לשם הפסקה, לשם עצירה והתרעננות של הנהג. זו תכלית ההפסקה, לא יכול להיות שלוקחים מזה, וחשוב להקשיב, כבודו מקשיב לניואנסים גם של משרד התחבורה. העלות הכספית, למי זה עולה כסף? זה עולה כסף למפעילים, שהם צריכים לגלגל את העבודה ולשלוח את העובדים ולקצר הפסקות של חצי שעה ל-20 דקות כדי שהנהג ילך ויעשה עוד סיבוב או שהנהג ייקח את האוטובוס התקול למוסך. תאמין לי, אם לא היו בחירות אני הייתי קובע לעצמי לו"ז לא רוצה להיות יומרני והייתי מציב דד-ליין גם למשרד התחבורה להביא את ההתאמה של התקנה, אבל אנחנו קראנו קריאת כיוון, אנחנו נעקוב אחרי זה, אנחנו לא הולכים הביתה. אם הנושאים האלה חשובים לנו, נעקוב אחרי זה. אני מאוד מקווה. הוועדה באמת מקדמת דברים חשובים שלא נגעו בהם עד היום. אין ספק שכל סוגיית ההסדרה והאסדרה בא' ובה' של כל נושא העברת נוסעים ומטענים על ידי רכב כבד, צריכה לקבל ביטוי בהתאמות ראויות, אפילו תנאי עבודה ראויים.

כולנו מכירים את המציאות העגומה הזאת של המובילים, צריך לסדר את זה ואנחנו נעשה את זה, אנחנו נעקוב אחרי זה. תודה רבה לך.

שוקי שדה, נראה אם החלפת את הנוף משלושת הדיונים האחרונים. הוא היה איתנו גם בתיירות. אותה תנוחה, אותה פוזה. ייתפס לך הגב בסוף.

אנחנו נשמור את זה לכל הדיונים הבאים על מנת שתכיר אותנו, אחרת איך תכיר אותנו? כבר הספקנו.

אז קודם כול, להגיד בוקר טוב ושלום לכבודו. בהחלט חשוב לציין, אנחנו מאוד מאוד תומכים בדברים של גבי בן הרוש, אני חושב שהוא אמר דברים נאמנים ונכונים, אבל דבר אחד חשוב צריכים כולנו לדעת. אנחנו מחברים שלוש מערכות שונות לגורם אחד - אני מדבר על התקנה, אני מדבר על האמנה ועל הפיקוח - חייבים את שלושתם לחבר ברמת אמינות הנתונים, כלומר שהמפקח, כשאני קורא לשוטר שמגיע, שהנתונים אצלו במחשב יהיו נתונים כמו שיש אצלי בטכוגרף, וככה צריך להיות גם מול התקנה כי התקנה היא לא סגורה, חייבים לתקן אותה לפני שמפעילים את המערכת הדיגיטלית שישנה. אני בהחלט חושב, אנחנו פה במסגרת השיחה נתנו גם מספר נקודות לגבי שעות עבודה ושעות מנוחה, חייבים חד וחלק להפריד ביניהן. שעת עבודה זה שעת עבודה, שעת מנוחה זה שעת מנוחה. חייבים את הדברים האלה להפריד ולהדגיש בצורה מסודרת ונכונה.

דבר שלישי, אנחנו בהחלט חושבים ותומכים בכך שתקנה 168 צריכה לעבור דרך ועדה מסודרת,

בהחלט חשוב שנהיה בוועדה הזאת על מנת לתת את התשובה המתאימה למערך ההיסעים במדינה. תודה רבה. תודה רבה לך, תודה שאתה משתתף ותורם לדיונים. חברי הכנסת. בועז, אתה רוצה לברך?

בשעה טובה. אתה רואה הבניית דיבור ומחשבה? אמרתי לך אתה רוצה לברך? אולי יש לך ביקורת, אולי אתה רוצה לשנות דברים. ברור שיש ביקורת, אבל תמיד יש ביקורת על מהלך מורכב וברור שצריך לתקן את תקנה 168 וברור שיש לנו עוד הרבה מה לעשות בשביל להציל חיים בדרכים, אבל הטכוגרף הדיגיטלי היה צריך לקרות עוד לפני הרבה מאוד זמן ואנחנו צריכים לברך, לאשר את זה, לעקוב ולוודא שזה יוטמע כמה שיותר מהר בכל כלי כבד במדינת ישראל. אני מברך על זה שסוף סוף התקנות מגיעות. תודה לך, אדוני היושב-ראש, שלמרות שאנחנו בתקופת בחירות, עדיין אתה בא ומביא את זה ועושה את הדבר החשוב הזה, ואני כמובן מקווה שנאשר את זה פה אחד כמה שיותר מהר ונתקדם הלאה לתקן את הדבר הבא שצריך לתקן. אתי, בבקשה. כל הכבוד לך שקידמת בתקופה קשה - - אנשי התחבורה עבדו קשה ואת אומרת לי כל הכבוד. - - בנחישות נושא כל כך חשוב. אני תומכת בעמדתו של חברי ששי להקים ועדה לתיקון תקנה 168 ולחייב הדרכות מסודרות להטמעת הטכוגרף הדיגיטלי.

אני מברכת על קיום הדיון בכלל. אני מסכימה שיש קודם כול לתקן את תקנה 168 ולדון בהרחבה על המעורבות של הרכבים הכבדים בתאונות קטלניות. זה מחייב דיונים ותוכנית עבודה, זה לא רק מה שאתם רוצים, את הטכוגרף הדיגיטלי, יש כל כך הרבה היבטים מסביב.

אנחנו נעבור להצבעה.

מי מתנגד? מי נמנע?

התקנות אושרו. תודה רבה לכם.

בהצלחה. הישיבה נעולה. הישיבה ננעלה בשעה 10:50.